הצעת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18), התשפ"ב-2022 (סיגריות אלקטרוניות). היועצת המשפטית, בבקשה. נזכיר

אנחנו עכשיו דנים בתיקון מס' 18, התיקון שפורסם לאחר שתיקון 17 לא אושר במליאה. התיקון היחיד שעשינו בצו נוגע לנוזל של סיגריות אלקטרוניות שהפחתנו 10% משלושת המרכיבים של המס. את שיעור המס מהמחיר הסיטונאי שהיה 270% הפחתנו ב-10%, את המס הקצוב שהוא 8.16 שקלים למיליליטר הפחתנו ב-10% כך שזה נכתב בצו 7.34 שקלים, ואת המס המינימאלי שהיה 15.64 שקלים הפחתנו ל-14.08 שקלים. התיקון נעשה משתי סיבות. סיבה אחת זה שבדיונים שהיו כאן בוועדה הועלו טענות שהנוזל לסיגריה אלקטרונית הוא יותר לאוכלוסייה המבוגרת, פחות לבני נוער,

שנייה זה שאמרו לנו שיש פחת מסוים בעובדה שקונים בקבוקון של נוזל שצריכים למלא בתוך הכלי של הסיגריה האלקטרונית ותוך כדי המילוי נשפך הנוזל. בסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות עשיתם שינוי? העליתם את המס?

אין בעיה שהורדת פה, אבל למה לא העלית בחד פעמי? המטרה הייתה להשוות. אבל הוא לא השווה. מס על הסיגריה האלקטרונית החד פעמית שווה למס על סיגריה רגילה. מה שעלה פה פעם אחר פעם נגע לסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות שאמרנו שהן המזיקות ביותר כי הן נמצאות לא רק אצל הצעירים,

הן אפילו נמצאות ברמה של ילדים. זה מה שכל הזמן העלנו פה, זרקנו כולנו. אם כבר עשיתם את השינוי הזה, קחו את הסיגריה החד פעמית ותעלו את המס. הורדת בסיגריה האלקטרונית בשביל להשוות, הכל בסדר. אגב, אם אני אלך להשוואה שעשית, גם שם אני אמצא. מי אמר לך שהפחת שעשית בבקבוקון הזה הוא באמת הפחת? הרי לא לקחת בקבוקים וחישבת את הפחת, לקחת השערה, ואני כרגע לא מדבר אם עשית הפחתה טובה יותר או טובה פחות, אם הפחתת יותר מידי או פחות מידי. אם לא היית נוגע בצו והיית אומר שאתה הולך עם זה עד הסוף ככה,

מעבירים, אבל נגעת בצו. הייתה גם דרישה שלנו לייקר את הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות. מאז שהצו הגיע עד עכשיו גם לא היה ייבוא של החד פעמי. הייתם צריכים לגעת בסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות ואני הייתי הראשון פה להצדיע לכם על הנושא. כל הוויכוחים שלי היו על הדרך,

וגם אמרתי לכם שאני נגד עישון ואני לא מעשן. אם כבר נגעת בצו, היית צריך להכות בחד פעמי. צריך להבין שמדובר במוצר מזיק. סיגריה אלקטרונית ממכרת ומזיקה כמו סיגריה רגילה. צריך להשוות את המס ולהעלות אותו אפילו יותר. העישון גורם ל-8,000 מקרי מוות במדינת ישראל בשנה, כש-800 איש מתוכם מתים כתוצאה מעישון כפוי. הכלי של המיסוי הוא כלי אפקטיבי שהוכיח את עצמו בעבר, לכן אנחנו תומכים בהעלאה של המיסוי הזה, אפילו בהשוואה שלו. בדיונים הקודמים שישבנו פה הראיתם לנו מצגות עם כל מיני מחקרים. מי שעשה את המחקרים והמצגות זה המיזם למיגור העישון.

עשו את זה בהתנדבות. כל פעם שאלנו למה משרד הבריאות לא עושה,

האם מאז ועד היום, והיה מספיק זמן, עשיתם מחקר שלכם שאתם מימנתם, או שעוד פעם אתם מסתמכים על מחקר שלהם בנושא של הסיגריות? הנתונים שהוצגו בישיבות הקודמות הם הנתונים הכי עדכניים שיש. אנחנו עושים שיתוף פעולה אקדמי. פעם שעברה הערנו על זה. לא יכול להיות שעמותה שיושבת ועושה דברים טובים מביאה את זה. לא מצפים ממשרד ממשלתי תוך שלושה חודשים לעשות מחקר.

כי בשלושה חודשים אתה לא עושה מחקר. קובי בא ואמר שרוצים להשוות, וגם אפי אומר שהסיגריות האלקטרוניות מזיקות יותר לבריאות. אני לא עשיתי מחקר,

אני רק קראתי מחקרים. קראתי גם את הצד הזה, גם את הצד הזה, כשכל אחד אומר את הצד שלו. פה לא הבינו בדיוק את המחקרים של כולם. גם באלה שנגענו ראינו שיש עוד צדדים. היה ראוי ונכון שכשאתם יודעים שמגיע צו חדש שיש בו שינויים תהיה גם הוספה על הסיגריות. משרד הבריאות לא מסוגל להוציא כמה שקלים מהכיס שלו בשביל מחקר כזה? רשות המסים, האם בעקבות הכניסה של הצו לתוקף אתם רואים שינוי בהרגלי צריכה, בהרגלי ייבוא,

מאז כניסת הצו לתוקף אנחנו רואים ירידה. מתי זה היה? מ-22 בנובמבר עד אתמול ראינו ירידה משמעותית גם בנוזלים לסיגריות אלקטרוניות וגם בסיגריות החד פעמיות. בייבוא או במכירה? בייבוא. אנחנו קולטים את מה שמשתחרר מהמכס. מה זה "משמעותי"? עשרות אחוזים. אולי זה קורה, ואני אומר את זה ברצינות, בגלל שאתם לא יודעים כמה נכנסו לארץ, הם עדין עומדים בפקק של האניות. אתם יודעים מה קורה בנמלים? אני יודע על כאלה שהסחורה תקועה להם בנמלים. יכול להיות שהאינדיקציה שלכם לא נכונה. יכול להיות גם שיש כאלה שקנו לפני זה מלאי גדול שעדיין נמצא אצלם. יש לנו שני פרמטרים פה שלא בדיוק מביאים את מה שאתה אומר.

שיש ירידה בצריכה של הסיגריות - - זה לא אצלי. נתון על ירידה בצריכה זה נתון טוב. הנתון לגבי ייבוא הוא כרגע פחות טוב, כי אני ממשיך לראות את אלה שממשיכים לעשן, את אלה שממשיכים לקנות את הסיגריות בבוקר. אתה רואה את אותו אחד שב-06:00 בבוקר לפני התפילה חייב את הסיגריה, או את אותו אחד שלפני עבודה יורד עם הקפה שלו עם סיגריה. העניין הוא לא בייבוא, העניין הוא בצריכה. כמה כסף נכנס לרשות המסים מהמס על הסיגריות מאז שנכנס הצו עד עכשיו? אנחנו לא אוספים נתונים על מה שקורה אחרי השחרור מהמכס. למי יש את הנתונים האלה? למי שעושה מחקרים על הרגלי עישון. אתה מבין למה צריך את משרד הבריאות? מחקר כזה היה נותן לנו אינדיקציה עד כמה הצו הזה טוב, עד כמה הוא מבורך.

אנחנו עובדים על סקר כזה שהולך להתפרסם. על הצריכה של עכשיו? התנהגויות של סיכון אצל בני נוער. אחרי פסח התחיל איסוף של נתונים שאני מאמין שבזמן הקרוב יתפרסם. לגבי הצריכה מאז שנכנס הצו עד היום אין לכם נתון? אנחנו עובדים על זה. שירה, יש לכם נתון על זה? אנחנו מסתכלים על מה שקורה בשטח, וגם החנויות יכולות להגיד מה קורה בשטח. ומה קורה בשטח? מה התחושות? התחושות כרגע זה שהמלאים תקועים ולא ברור מה יקרה. מחכים לראות מה יקרה בחדר הזה. למה המלאים תקועים? הם משתמשים בינתיים במלאי הישן. בחנויות הייעודיות אנחנו רואים כרגע שהמלאים של החד פעמיות לאט לאט יורדים. כנראה שהם מחכים למלאים הבאים אחרי שהם ידעו מה יקרה עם הצו פה. צבי הרציג, בבקשה. הקיצוניות של משרד הבריאות בנושא הסיגריה האלקטרונית דחפה אותי במשך השנים לחקר הנושא,

כתבתי הרבה למשרד הבריאות במשך השנים. בארצות הברית אין מס פדרלי על סיגריה אלקטרונית וכל מדינה קובעת לעצמה אם להטיל או לא להטיל מס. יש כיום שישה מחקרים בארצות הברית שבוחנים מה התוצאות של מס על סיגריה אלקטרונית על הרגלי עישון טבק, כשהמחקרים מראים

מבוגר שלא מאייד סיגריה אלקטרונית בגלל המס מעשן טבק, וששניים מכל שלושה צעירים שלא מאיידים סיגריה אלקטרונית בגלל המס עוברים לטבק. מה זה אצלך צעירים?

מתחת ל-18. יש הסכמה,

בניגוד למה שאמר נציג משרד הבריאות כאן, בין משרדי הבריאות המובילים במערב, כולל ה-CDC, כולל משרד הבריאות של בריטניה, משרד הבריאות של קנדה ומשרד הבריאות של צרפת, שבסיגריה אלקטרונית יש פחות סיכון. משרד הבריאות של בריטניה הסיק שב-95% או יותר זה פחות מסוכן מסיגריה רגילה. האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית פרסמה דוח בחסות ה-FDA בו היא אמרה שסיגריה

הרבה יותר בטוחה מסיגריה רגילה. פניתי למשרד הבריאות עם המחקרים בעולם שמצביעים על כך שהמס על סיגריה אלקטרונית יגרום לעלייה בעישון טבק, אבל לא קיבלתי תגובה. התגובה היחידה שקיבלתי מהם זה שהם מסתמכים על דוח הבנק העולמי וארגון הבריאות העולמי. אם משרד הבריאות היה עושה מחקר מאוד

העולם. בישראל מציעים את המס הכי גבוה בעולם על סיגריה אלקטרונית, בפער של 100% יותר מדרום קוריאה. באירופה יש מדינות שאין בהן מס. במדינות שכן מטילות מס המס הוא משהו כמו שקל או חצי שקל על מיליליטר. כאן מטילים 15 שקל מס על מיליליטר. אין כיום מומחה לנושא הזה במשרד הבריאות. אם אין כיום מומחה לנושא הזה במשרד הבריאות, איך אנחנו יכולים לעשות דברים שלא עשו בכל העולם? איך אנחנו יכולים לעשות משהו נגד דוח ארגון הבריאות העולמי? איך אנחנו יכולים לעשות דברים שמעלים את שיעור העישון וגורמים לסכנת חיים, גורמים ליותר מוות? חגי לוין,

היום הוא היום הבינלאומי ללא עישון. מאוד סימבולי הדיון הזה. אנחנו מאוד כואבים על הקורבנות של הסיגריות הרגילות, של הסיגריות האלקטרוניות ושל שלל המוצרים ששימוש בהם לפי הוראות היצרן הורג את המשתמש.

רואים איך חברות הטבק משבשות את תהליכי קבלת ההחלטות, ושמענו כאן עכשיו את צבי שאנחנו יודעים שבעבר שיקר לגבי תאריו האקדמיים, לגבי הארגון שהוא מייצג.

על זה אפשר אחרי זה לפרט ולהרחיב. הטענות שנאמרו כאן הן טענות לא נכונות. קיימנו כאן סדרה של דיונים שבהם הצגנו את המצב בעולם. גם במשרד הבריאות עשו עבודה יסודית ורצינית. צודק ח"כ אזולאי שהיינו רוצים נתונים יותר טובים, מיפוי יותר טוב של הרגלי העישון בישראל והתגובה לצעדי הרגולציה, לכן אנחנו חוזרים על הצעתנו לייעד חלק מהכנסות המסים לטובת קרן כזאת שתבטיח תקצוב הולם לנושא של המאבק בעישון, לרבות נושא הניטור. אנחנו בהחלט רואים רוח חדשה במשרד הבריאות אנחנו רואים שאותו תפקיד אויש, שנעשים דברים, וגם שמענו על הסקר המתוכנן. הגישה המקצועית המקובלת היא שהסיגריות האלקטרוניות הן חלק מאותו ספקטרום של מוצרים שמזיקים לבריאות וממכרים, לכן טוב עשתה הוועדה בראשותך בנושא המיסוי,

לצערנו, יש פיחות מסוים בגובה המס. מה שחשוב היום זה להתקדם קדימה. הוודאות של מה הוא גובה המס יעזור למי שמוכרים את אותם מוצרים, יעזור לצרכנים. צריך היום להתקדם הלאה ולאשר את המיסוי. ראוי גם שנעסוק במאמצים למיגור העישון בישראל, כי המצב הוא לא מספיק טוב. כואב על אותם בני נוער שבנתונים שאנחנו רואים משתמשים יותר וגם יותר נכנסים למעגל המוות של העישון דרך סיגריות אלקטרוניות כאלו ואחרות. לי יש שאלה לגבי המחקר המלווה. הקראתי בדיון הראשון מה שמסרה לי מישהי שמלווה אנשים להיגמל מעישון ואני יודעת כמה הסיגריות האלקטרוניות מזיקות, מה קורה עם בני נוער, עם זה שיש תחום אפור בהקשר של מותר,

בהקשר של העלייה בזמן הקורונה. אני בעד המהלך, אבל אם אין מחקר מלווה זה אובדן ידע חמור. אנחנו אמורים להבין האם יש מעבר מאיוד לסיגריות רגילות כתוצאה מאישור המס, האם זה מפחית. משרד הבריאות אמור לעשות איזה שהוא מחקר שייתן לנו נתונים בעתיד. זה נראה לי פספוס עצום שלא ייעשה מחקר כזה. לארגונים יש את הנתונים. מילא המחקר המקדים, זה בסדר גמור, אבל ברגע שיש את המס הזה הייתי רוצה שהמשרד יעשה מחקר כדי להבין איך זה השפיע. המשרד עושה מחקר, הוא מחדש את הנתונים שנוגעים לכל הפרמטרים שקשורים לעישון. מרגע הצו אתם מתחילים מחקר מלווה? המשרד מתקצב את הדברים האלה, זה חלק מהדוח של מניעת עישון שמפורסם פעם בשנה. אני רוצה לדעת שאנחנו לא עושים תהליך הפוך ודוחפים לעישון. מחקר מגבה לנו את זה. יש מחקרים שמראים שבני נוער שנכנסו לעישון של סיגריות אלקטרוניות, מוצאים את עצמם - - נכון, מוסללים לסיגריות רגילות, ולכן מחקר מלווה הוא חשוב. ברור שהסיגריות האלקטרוניות הן דרך קלה מאוד לעישון סיגריה רגילה, אבל אני שואלת על המחקר המלווה שייתן לנו נתונים להתמודד עם זה. אני יודעת מהעולם שהמס הזה יעיל, יודעים עליו שהוא מס שנותן נורת אזהרה. בניגוד לכל מיני תאוריות על מסים אחרים שגם איתם אני יכולה להסכים, המס הזה מייצר מנגנון אזהרה. בסוף כולנו יודעים מה היא סיגריה. האם משרד הבריאות לוקח בחשבון גם את המתודולוגיה ההמשכית, את הדרך, כדי שאנחנו בצו הבא נוכל להתבסס על נתונים? אנחנו בהחלט לוקחים בחשבון את הפרמטרים, אנחנו תמיד מרחיבים את הדוח. הם אמרו שהם התחילו במחקר. יש יעד לסיום המחקר? אני מאמין שזה ייקח מספר חודשים. עד שאוספים את הנתונים, עושים סקרים ומעבדים את הנתונים - - איך אתה אוכף את העניין של הסיגריות? אנחנו הרגולטור. מי שאחראי על האכיפה זה הרשויות המקומיות, להן יש את הסמכות לאכוף את העישון במקומות הציבוריים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המכס בכל הנושא. יש פיקוח שלכם שהדבר הזה נעשה? אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, מקדמים את הנושא באמצעות הדרכות. הרי אנחנו רואים את הצעיר שמגיע לחנות והמוכר מוכר לו את הסיגריות רק כי אותו צעיר הוא שכן שלו והוא כל יום קונה אצלו משהו. אנחנו גם יודעים שלא תמיד הפקחים של העיריות אוכפים את זה. אתה יכול להיכנס לאולם ולראות שבן אדם מעשן סיגריה ואם הציבור לא יעיר לו הוא ימשיך. האם משרד הבריאות, ואתה אמון על רשות האכיפה של משרד הבריאות, עושים איזו שהיא בדיקה כדי לראות שבאמת אוכפים את זה? זה שנותנים את זה בידי הרשויות זה בסדר. הרשויות המקומיות מחויבות לדווח פעם בשנה לגבי היקף האכיפה.

יודעים שהם עושים את זה בצורה לא מספיקה, אנחנו יודעים שהיקף הדיווח הוא מאוד דל. איזה שיניים יש לכם כנגד זה? הבעיה שלמשרד הבריאות אין שיניים כנגד זה. אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות המקומיות, אנחנו נותנים להם את הכלים לבצע את האכיפה, יוצאים איתם לשטח, מדריכים אותם, נותנים להם חוות דעת משפטית כזאת או אחרת.

אתם רק מלטפים ונותנים להם את הסוכרייה, את המקל אין לכם. את המקל אין לנו, אבל אנחנו משתפים פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. קובי, נשאלה שאלה לגבי היקף ההכנסות מהמס.

ההכנסות מהמס הן כמיליון שקלים. כשאישרנו את הצו בפעם הקודמת הקצינו חמישה מיליון שקלים למשרד הבריאות לצורך תגבור המלחמה בעישון. האם הכפלתם את הכסף? אם הוא אומר שנכנס רק מיליון שקל מהמס, בוא נמכור עוד סיגריות כדי שיהיו להם עוד ארבעה מיליון. הכסף לא קשור למס, הכסף פשוט מגיע. לא קיבלתם את הכסף? אני מבקש שתבדקו ותעדכנו. כמה כסף נכנס מהמס על סיגריות?

זה נראה לך נמוך, נכון? למה?

נתת קודם את הסיבות למה זה כזה נמוך. למה? קודם כל, העניין של הוודאות פה בוועדה. המלאים תקועים. לא יודעים אם זה יאושר או לא יאושר. יש לכם מידע בנוגע למלאים? אתם יודעים להעריך?

כי זה עדיין נמצא במחסנים. את מה שהוא לא שחרר הוא לא שחרר. אתם יודעים שיש מלאי ליבואן פלוני, הרי הוא משלם עבור האחסנה, וגם אתם יודעים כמה יש לו במלאי. אם היום בצוהריים כולם משחררים את המלאי, האם אתם יודעים כמה כסף ייכנס לכם? יכול להיות שאפשר לעשות עיבוד כזה, רק אני יודע שלגבי מלאים קודמים היו כאלה שבחרו להחזיר חזרה. יש גם עדיין מחלוקות לגבי התשלומים. יבואן ששילם כמה אלפי שקלים נמצא תחת בקרה של המכס, כי שולחים את הנוזל בתוך הסיגריה החד פעמית למעבדה. אם נמצא שהוא דיווח על מיליליטר אחד אבל במעבדה ראו שזה חמישה מיליליטר, מוציאים לו הודעת גירעון של פי חמש. זה לא שהוא שילם ואני רואה את זה כבר מולי. יש פה משהו שלא מסתדר לי. כשהטלנו את המס הזה, המס היה גם על המלאי הקיים, נכון? לא, זה לא המס על מלאי. על המלאי הקיים הם שילמו בנפרד. כשהעברנו פעם ראשונה את הצו היה מס על המלאי,

היה מס נמוך יותר על המלאי. שקל למיליליטר. מאז ועד היום מחיר הסיגריות האלקטרוניות לא עלה בחנויות?

משהו במיליון שקל לא מסתדר לי. מה זה מיליון שקל? כשאתה עושה סיבוב בתל אביב אתה מגיע למיליון. כמה כסף שולם על המלאי הקיים? המלאי הקיים זה בנפרד. על המלאי הקיים זה היה עוד איזה 600,000 שקל. אז 600,000 מיליליטר. מיליון שקל זה רק מהמס החדש? רק במיליון שקל שוחררה סחורה?

על מה שהמשיכו למכור שילמו רק את השקל הזה, את ה-600,000. מה שהיה פה לפני כניסת הצו לתוקף. את מה שהיה לפני. זה או שאנשים החליטו להפסיק לעשן, או שהם עברו לסיגריות רגילות. או שלא התחילו. אולי יש ילדים שלא התחילו. אני מדבר על הצריכה.

אנשים שצרכו את זה עברו לסיגריות רגילות. המחקר של משרד הבריאות שיסתיים ייתן לנו תשובה. אני רק רוצה שרגע ניזכר במקורות של הצו הזה. לצו הזה היו כמה מטרות. מטרה אחת הייתה להשוות את המס על סיגריות חד פעמיות ועל נוזל לסיגריות אלקטרוניות למס על סיגריות רגילות. ככה נבנתה הנוסחה.

השינוי שאנחנו רואים כאן זה הפחתת המס על הנוזל מתוקף העובדה שגם לנוזל יש בלאי, וגם מי שמשתמש יותר בנוזל זה המבוגרים, פחות הילדים. מה שהכי חשוב פה זה המס על הסיגריה החד פעמית.

כי סיגריה חד פעמית היא שער כניסה קל ומפתה עבור ילדים ונוער. אני רואה המון ילדים בגילאי בית ספר יסודי מסתובבים עם הדבר הזה. ברגע שאנחנו מעלים את המחיר, וגם המחיר עלה בצורה משמעותית, אנחנו מייצרים איזה שהוא רף, איזו שהיא מדרגה גבוהה יותר ומחסום לכניסה. סיגריה מבחינת הילדים האלה היא לא בדיוק תחליף, כי סיגריה מסריחה וכבר לא באופנה. אני חושב שדווקא עבור הצעירים, הילדים והנוער זה שאנחנו מעלים את המס - - לכן אמרתי להעלות את המס על החד פעמי.

שאנחנו עושים כאן זה מתקנים את העיוות הקטן שיצרנו בין הסיגריה האלקטרונית החד פעמית לבין הנוזל. לי זה נראה מהלך מאוד נכון. תחשבו על השינוי שעשינו בטבק לגלגול בהשוואה לסיגריות שלקח כמה חודשים טובים בשביל להתחיל לראות את השינוי בשטח. ברור שזה ייקח זמן. לגבי מתי משרד הבריאות יצא ויהיו לו נתונים שבאמת יוכלו להראות את ההשפעה יש איזה מרחק שצריך לקחת בחשבון. כרגע,

השטח קפוא ומחכה במידה מסוימת למה שהחדר הזה יחליט. קחו בחשבון שהמחירים כרגע הם בין 100 ל-120. אם אנחנו מדברים על בני נוער שאנחנו לא רוצים שהם יקנו את זה מדמי הכיס, אנחנו עדיין במחירים יחסית נמוכים, אבל אפשר לומר שהעלינו משמעותית כי קודם היה אפשר להשיג ב-35 שקלים. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18),

ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937,

אנחנו מוסיפים פה ראשי תיבות שנשתמש בהם אחר כך לקיצור העניין. סעיף 2 זה תיקון סעיף 8. סעיף 8 קובע את המחיר הסיטונאי לסיגריות, ויש פה הוספה של הסיגריות האלקטרוניות והנוזלים לסיגריות. תיקון סעיף 82. בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.200000 ו-24.02.902000 של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.911100 ו-24.03.992100 של יחידות טבק הנתונות בערכה למכירה קמעונאית הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.708100 ושל טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.191000, 24.03.911900, 24.03.992900 ו-85.43.70822"

" של הטובין המפורטים להלן: סיגריות שסיווגן בפרטים 24.03.200000 ו-24.02.902000, יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.911100 ו-24.03.992100, יחידות טבק הנתונות בערכה למכירה קמעונאית הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.708100, טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.191000, 24.03.911900, 24.03.992900 ו-85.43.708200, נוזל לסיגריה אלקטרונית שסיווגו בפרט 38.24.991000, סיגריות אלקטרוניות המסווגות בפרט 85.43.70700". 3. בסעיף 10 לצו העיקרי, בטבלה, אחרי פרט (2א) יבוא: "(2ב) נוזל לסיגריה אלקטרוניתפעולת ההשבחה מילוי או אריזה". תיקון סעיף 124. בסעיף 12 לצו העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום "ו-85.43.708000" יבוא "38.24 ו-85.43". תיקון 5. בתוספת הראשונה לצו העיקרי - התוספת הראשונה בפרט 38.24, במקום סעיף 991000 יבוא: "991000/1נוזל לסיגריה אלקטרונית מכס - 8% מס קנייה - 243% + 7.34 ש" למ"ל אל"פ מ-14.08 ₪ למל"ל בכללים לפרק 85, בכללים נוספים (ישראליים) - בכלל 3, המילים "המאוכסן במחסנית המסווגת בפרט 38.24" יימחקו, אחרי כלל 4 יבוא: "5 בפרט 85.43.707100 שיעור מס הקנייה הקבוע בטור ד' חל רק על מרכיב הנוזל הנתון בערכה למכירה קמעונאית,"; בפרט 85.43, במקום סעיף 707000 יבוא: "707000 סיגריה אלקטרונית, 707100/5 הנתונה בערכהמכס פטורמס קנייה 243% + 7.34 למכירה קמעונאית₪ למ"ל אל"פ מ-14.08 המכילה נוזל₪ למ"ל 707200/3אחרת, שאינה מתאימה למילוי מכס פטורמס קנייה 270% + 8.16 חוזר המכילה ₪ למ"ל אל"פ מ-15.64 נוזל בתוכה₪ למ"ל 707900/8אחרים מכס פטורמס קנייה פטור בפרט 98.02,

אחרי "מוצרי טבק" יבוא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל"; בפרט 98.03,

אחרי "מוצרי טבק" יבוא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל"; בפרט 98.04,

בפסקה 3, אחרי "מוצרי טבק" יבוא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל". 6. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2022 בטל. 7. על אף האמור בסעיף 12 לצו העיקרי בתיקונו בסעיף 4 לצו זה, יראו לעניין תיאום הסכומים האמורים בסעיף 5 לצו זה ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) כאילו המדד היסודי הוא המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021. אמנם המס שאתם מטילים לא שונה מכל מדינות העולם, אבל אני הייתי מעדיף שתביאו מס גבוה יותר. אם באמת היינו רוצים למגר את העישון בקרב בני הנוער, היינו צריכים להטיל על החד פעמי מס יותר גבוה. לגבי הסיגריות האלקטרוניות לא הראיתם לנו איך אתם מודדים. זה שעכשיו עשיתם פחת על הבקבוקון זה הכל בהשערות, שזה דבר שלא נכון ולא ראוי למי שרוצה לתקן ולעשות צו. צריך להיות יותר מדויק, צריך להביא את זה בצורה יותר מסודרת. אני לא אתנגד לצו, אני אומר את זה, אבל העבודה שנעשתה, לצערי, היא לא עבודה מדויקת, וזה בלשון המעטה. הייתי מצפה שמשרד הבריאות היה מגיע עם יותר מחקרים ולא היה מסתמך על עבודות אחרות. הייתי מצפה מרשות המיסים שכשהם באים עם צו, שהוא יהיה יותר מדויק, כי זה לא נכון לעשות את זה באיזו שהיא השערה ובאיזה שהוא אומדן. חבל שזה ככה. כשמביאים צו, ולא משנה אם הצו טוב או לא טוב, העבודה צריכה להיות, ואת זה אני אומר בצורה כללית לרשות המסים. אני שמח שפרופסור חגי אמר שהתקן אויש, אבל צריך להוסיף עוד תקנים בנושא.

באכיפה אתם צריכים לעשות יותר. צר לי שזה ככה,

אני חושב שעשינו עבודה בשיתוף עם משרד הבריאות לגבי השיעור של המס. ברגע שקיבלנו את הנתונים ממשרד הבריאות על זה שהנזק מסיגריה אלקטרונית הוא אותו נזק מסיגריה רגילה, השווינו את המס, קבענו בדיוק את אותו מס. גם אז וגם היום לא דייקתם. הרי אנחנו לא יודעים באמת כמה שאיפות יש מול סיגריה רגילה. הסתמכתם על משרד הבריאות שהסתמך על המחקר של האגודה ששירה מייצגת. אני מצדיע לעבודה של האגודה ששירה מייצגת, הם עושים עבודה טובה ומשקיעים הרבה כסף בזה, אבל הבעיה זה שמשרד הבריאות מסתמך על נתונים שהם לא שלו. גוף ממשלתי צריך שהנתונים יהיו שלו. כרשות המסים עשיתם עבודה. המס הזה כמות שהוא יביא, לדעתי, רק חולי ומוות לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו נגד זה שבני נוער יעשנו את זה, וגם אנשים שלא מעשנים לא צריכים את המוצר הזה שנקרא סיגריה אלקטרונית, אבל המס הזה כמות שהוא יביא רק מוות וחולי.

מדינת ישראל לא עשתה שום מחקר מדעי בנושא של הסיגריות האלקטרוניות. משרד הבריאות גם אמר שאין אצלו אנשים שחקרו את כל הנושא, שראו את כל המחקרים שהיו בעולם בתחום הזה של הסיגריות האלקטרוניות,

מסתמכים על מה שקורה בעולם. המס הזה הוא לא הגיוני, כי כל מדינות העולם שעשו מחקרים ולמדו את הנושא, מטילות מס של 20, 30 אגורות למיליליטר. באה מדינת ישראל, שלא למדה את הנושא, שלא מכירה כלום בנושא, שלא חקרה את הנושא של סיגריות אלקטרוניות, וזה בלי קשר למיזם למיגור העישון שזאת עמותה, ומטילה מס של 15 שקל. יש פה משהו לא תקין. כל מדינות העולם רוצות שאנשים ימותו? איך ייתכן שכל מדינות העולם מטילות מס של 30 אגורות ורק מדינת ישראל מטילה מס של 15 שקל? איך אתם יכולים לאשר דבר שהוא שונה מהנהוג בכל מדינות העולם שנלחמות בעישון לא פחות ממדינת ישראל? זה דיון חמישי

זה, ענינו על זה כבר. גם מומחי הבריאות דיברו, גם משרד הבריאות דיבר. אני חושב שהנושא מוצה, ולכן אני מעלה את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18) להצבעה.

מי נמנע? הצבעה הצו אושר. הישיבה ננעלה בשעה 11:35.